אנחנו מחדשים את הישיבה ועוברים לסעיף הבא הצבעות על כל הרביזיות שהוגשו לפרקים כאלה ואחרים. נלך לפי הסדר. פרק ה', הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה, הועלתה על ידי רביזיה. קודם כל מתחילים עם חוק ההתייעלות הכלכלית. אני הגשתי רביזיה אבל גם ינון אזולאי הגיש. אתה רוצה לנמק? אלכס, אחרי שתנמק, אני אצטרף לנימוק שלך. אני לא רוצה לנמק. תצביע. בקשה לדיון מחדש על פרק ה' בחוק ההתייעלות הכלכלית, הבטחת יציבות תשואות בקרנות הפנסיה, מי בעד הרביזיה? מי נגד? הצבעה הרביזיה לא נתקבלה.

פרק ו', מיסוי הכנסות צבורות. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. מה שנקרא הרווחים הכלואים.

תצביע. מי בעד הרביזיה? מי נגד? הצבעה הרביזיה לא נתקבלה הרביזיה לא נתקבלה. פרק י', השכר הממוצע. בנוסח יש טעות קטנה. אחד הסעיפים במענקים המוחרגים הוא ילד שנתייתם.

אני אסביר.

מדבר על מענק לפי סעיף 143 לחוק הביטוח הלאומי ליתום שהגיע למצוות והוא בן של נפגע עבודה. הייתה טעות במאגר החקיקה וחשבנו שזה מוצמד לשכר הממוצע, שזה נגזר מהשכר הממוצע, אבל זה בעצם מהסכום הבסיסי. אז זה לא חל עליו. בדיוק. אם כן, לא צריך את זה כאן. פשוט הייתה טעות במאגר החקיקה בו השתמשנו. כלומר, הוא לא צריך להיות מוחרג בהצמדה.

כי הוא פשוט צמוד לסכום הבסיסי והסכום הבסיסי ממילא מוצמד מדד ולא מוצמד שכר ממוצע. לקראת הדיון גילינו עוד דבר. יש את אותו ילד שהתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה. לפי חוק התגמולים לילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה, הקצבה הראשונית שלו בשנה בה נפטרו הוריו נגזרת מהשכר הממוצע שהיה בשנת הפטירה אבל הקצבה עצמה לאורך חיי הקצבה מוצמדת, לפי מה שנאמר לנו בביטוח הלאומי, למדד. לא הייתה כוונה לפי שיחות פנימיות שעשינו עם האוצר להצמיד קצבאות כאלה כי בעצם זאת רק הפעם הראשונה שממנה נגזר התגמול ויש עוד מקרים כאלה אחרים. הוא לא היה אמור להיות מוחרג כי אין לו פגיעה?

אם הקצבה נקבעת ביום הפטירה על פי השכר הממוצע שהיה אז ואחר כך הקצבה מוצמדת למדד, לכן זה פשוט לא רלוונטי לחוק הזה. אני גם מזכיר לך שכאשר עשינו את הדיון על גיל הפרישה, הוספנו שם סעיף שמעלה להם את הקצבה מ-75 אחוזים מהשכר הממוצע במשק ל-100 אחוזים מהשכר הממוצע. את שני תת הסעיפים האלה צריך להוציא. סעיף קטן (4) בסעיף 31, "תגמול חודשי לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק התגמולים, ילד שהתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה"

נוריד גם את המענק ליתום שהגיע לגיל מצוות לפי סעיף 143. קודם צריך להצביע הרביזיה. כן. פותחים את הרביזיה. מי בעד הרביזיה? הצבעה הרביזיה נתקבלה הרביזיה נתקבלה. עכשיו אנחנו מבקשים למחוק שני תת סעיפים סעיף (4) וסעיף (6) מסעיף 31. זה לא נקרא נושא חדש?

אל תדאג, אני לא טוען נושא חדש. אני שואל כדי להבין. חבר הכנסת אזולאי, כל התוספת הזאת של הקצבאות שנתנו להן עוד 2.45, זה בעקבות בקשה של יושב ראש הוועדה כדי להיטיב עם אותן אוכלוסיות. זה לא היה בכחול. אני שואל לגבי הפרוצדורה. סתם, כדי להבין. אחרי שפתחנו את הרביזיה ואת עושה שינוי. אני שואל אם כאן זה לא נקרא נושא חדש. אני לא הולך לטעון נושא חדש, אני מתחייב לכך, אלא אני רוצה להבין לפעם הבאה. אני אומרת שכל ההטבה הזאת היא לבקשת יושב ראש הוועדה וחברי הוועדה והיא לא הייתה בכחול. גם התוספת שאנחנו מוסיפים ומורידים עכשיו, גם היא לא הייתה בכחול. הבנתי.

עכשיו אנחנו צריכים להצביע על הנוסח החדש ללא סעיפים (4)

מי בעד הנוסח החדש? מי נגד?

על זה אפשר רביזיה. הסעיף החדש התקבל ויש רביזיה עליה נדון בשעה 15:45. נירה, תלמדי איך לעבוד כשתהיי באופוזיציה.

הרביזיה הנוספת שיש לנו היא פרק ט', ביטוח לאומי, סעיפים 20-19, הבטחת הכנסה. סעיף 20(א). כאשר אישרנו, הוספנו גם סעיף נוסף עם תיקון לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה. על שלושת הגשת רביזיה. בסדר. אחרי שתוקן, אפשר להצביע. מי בעד הרביזיה?

הצבעה הרביזיה לא נתקבלה הרביזיה לא נתקבלה. המגישים לא בעד?

היינו מצביעים אבל תכף אני אזכיר לך משהו. תעבור לפרק י'. פרק י', רשות הטבע והגנים, סעיף 30. אני רוצה לנמק.

הגשנו את הרביזיה. רצה יריב לוין, יושב ראש הכנסת לשעבר, לדאוג לעדה הדרוזית ואגב, היא מאוד קרובה ללבי. גם ב-ש"ס יש לנו מצביעים מהמגזר הדרוזי. כל מה שהגשנו והיה חשוב לנו, באמת היה הדבר ששלמה קרעי העלה באשר להגשת הדוח וזה נכנס. לגבי הנושא של הדיור במגזר הדרוזי ביקש יריב לוין להוסיף תוספת. זה בשבילך מופיד, בשביל האנשים שלך ששלחו אותך לכנסת.

זה דבר טוב שנמנעת וזה צעד טוב לכיוון האופוזיציה בזה שלא הצבעת בעד. אני מקווה שהפעם אתה תצביע בעד הרביזיה כדי לפתוח אותה. אני כאן לעזר עבורך. אני יודע שקשה לך, אבל אני כאן כדי לעזור לך. אצלנו אומרים עד פתח לו. מה שאתה צריך בעניין הדרוזים, אנחנו נעזור לך לטובה על מנת שנוכל להעביר את ההסתייגות הזאת שהיא מאוד חשובה למגזר הדרוזי. אני אשמח אם תצביע בעד פתיחת הרביזיה ותגייס את החברים כדי שנוכל להכניס את זה לחוק. חבר הכנסת ינון אזולאי, ניסיון יפה. אם תראה את התקציב, כשתראה את התקציב, אתה תראה כמה השקעה יש במגזר הדרוזי שהוא באמת חשוב לכולנו. חבר הכנסת מופיד מרעי, ביקשת להתייחס. אני אשמח שהוא יתייחס גם לזה. זה מאוד חשוב. אני קודם כל רוצה להודות לך על שאתה דואג

אגב, לדורותיהם. עכשיו בשיא הרצינות. אריה דרעי הוא הראשון שדאג למיגור האפליה במגזר הערבי והדרוזי. אני לא צריך לספר לך כמה שהוא חטף אז מהימין. הוא דאג למיגור האפליה גם לדרוזים וגם לערבים. כמי שהיה גר בעכו ומכיר את המגזר הדרוזי טוב, גם אני בעד לעזור ולסייע לכל המגזר. אני באמת שמח שיש כל כך הרבה אנשים - במיוחד החבר'ה שהם לא רק מ-ש"ס אלא גם מיהדות התורה שתומכים. אני לא מתייחס כרגע למה שהעלה יריב לוין ולמה העלה אותה. הוא יודע מה הוא אומר. הוא היה כאן גם לפני כן. מה שיריב לוין העלה, אני הבנתי למה הוא העלה את זה. כשאני הייתי ראש רשות אני לא חדש בוועדות אלא שהייתי בצד השני כי אני בא מהשלטון המקומי - גם הרחבתי את תכנית המתאר של חורפיש וגרעתי משמורת הטבע 1,164 דונם, כאן, בוועדה הזאת עת הייתי יושב ראש רשות. אני רוצה להגיד לך שעברתי שבעת מדורי גיהינום עד שהגעתי למה שהגעתי. הלוואי וכולם יירתמו כדי לפתור את הבעיה של הדיור ובעיות הבנייה ביישובים הדרוזים כי אנחנו רחוקים שנות דור, עוד מימי בית המקדש אז קברו את המתים מחוץ לחומות. ביישובים הדרוזים מביאים את המתים מחוץ לחומות וקוברים אותם בתוך החומות כי אין בתי קברות. תראו לי ישוב אחד שיש לו בית קברות מסודר כמו שלומי או נהריה.

בתקציב החדש יש את זה?

אני שמח מאוד. לא רק זה. בתקציב החדש, בהתעקשות שלי, הולכת להיות ועדה ייעודית לתכנון בנייה ופיתוח היישוב הדרוזי כדי לסיים את התכנון. אני בא כרגע מוועדת הפנים ואנחנו מדברים על הגבלות בתכנון ובנייה, שלא ייווצר מצב שתכנית בנייה לוקחת 10 שנים עד שמפקידים אותה ומפרסמים אותה, כדי לסיים את התכנון ואת הפיתוח. בתכנית החדשה יש תקציב לא רק לתכנון אלא יש תקציב לתכנון ויש תקציב גם לפיתוח. זה לא רק לסיים את התכנון. כל עוד אנחנו באמת בכיוון הזה, אנחנו נחזק את הממשלה, אנחנו לא רק נחזק אלא אנחנו נוודא שהממשלה הזאת תמשיך להתקיים כדי לסיים את התכנון. אני מחזק את ידיך בעניין הזה. אמרתי שכאשר אנחנו היינו, כשאריה דרעי היה, הוא עשה הכול למען המגזר הדרוזי ואנחנו בעד לחזק את הנושא. אני אומר לך עכשיו שהנה, אני עושה אתך כאן עסקה. אם עכשיו תצביע בעד לפתוח את הרביזיה ותשכנע אותם, אם תביא משהו במקום בו אתה נמצא עבור המגזר הדרוזי, אני אומר לך שאני הולך לגייס כדי לעזור ולסייע, רק תפתח את הרביזיה ותעביר אותה.

אני עושה אתך עסקה. אני מצביע בעד ואתה מצביע תשעה מנדטים של ש"ס בעד. חבר'ה,

פרק י', שונות,

רשות הטבע והגנים, מי בעד הרביזיה? מי נגד? הצבעה הרביזיה לא נתקבלה הרביזיה לא נתקבלה.

מי נמנע? אף אחד לא נמנע. אנחנו עוברים לחוק השני - הצעת חוק תכנית כלכלית. יש לנו שלושה פרקים. פרק ז', שכירות מוסדית, סעיפים 50(1), 50(2) ו-51, קרנות השקעה במקרקעין.

הוגשה רביזיה. רוצה לנמק?

גברתי היועצת המשפטית, בקרנות ריט היה נושא - תחדדי את זיכרוני שכן הסתכלנו על כך שמענישים את הראשון, כביכול קונסים אותו. היה שם את הסיפור של הקונה השלישי.

זה לא כאן בשכירות מוסדית אנחנו אמרנו שלא עושים דבר כזה אבל בקרן ריט כן עשינו את זה. את יודעת למה אני מתכוון? האמת היא שגלעד שטיפל בחוק הזה לאורך כל הדרך נמצא בדיונים אחרים בוועדת הפנים. אני אענה לך. אני קצת פחות בקיאה בזה. יש שם נושא שאנחנו משיתים אחורה.

אבל כאן במה שנדון הערב, לא נשית שלוש אחורה. אבל ב-ריט כן השתנו אחורה.

רק אחד אחורה.

לא. אחד. לכן אמרנו שאנחנו רוצים להשוות כפי שבצלאל אמר שלא פה ופה יהיה שונה. כי אנחנו לא משווים. בסופו של דבר בשכירות מוסדית אנחנו לא משווים. לא הייתי מוכן לזה, אבל אני חושב שצריך לבדוק. בדקנו.

אין משהו שהוא מושת אחורה? שניים אחורה?

אין דבר כזה.

אחד אחורה, כן. אנחנו גם ראינו את ה-ריטים ויש רק שני לגים. אין שלושה לגים. על זה אנחנו דנים כי אמרנו שלא יהיו שלושה. בסדר. מי בעד הרביזיה? מי נגד? הצבעה הרביזיה לא נתקבלה הרביזיה לא נתקבלה. לגבי פרק ה', כבר הצבענו על הרביזיות כך שאין להן מה להופיע כאן. לא נצביע שוב על הרביזיות שכבר הצבענו עליהן. פרק י"ז, מס גודש. רביזיה. מישהו רוצה לנמק? מס גודש? בטח. אבל שלמה, שיהיה נימוק רציף בלי להשתמש במילה רציף. שלמה, זאת רביזיה שלי.

אגב, היא גם שלי. היא גם של ינון. ניתן לשלמה לנמק. תודה אדוני היושב ראש. לצערי את הפרק של מס גודש בחרתם להעביר כאן באישון לילה כשהיה קשה להרבה אנשים להגיע. אבל אתה החזקת מעמד יפה. השתדלתי להחזיק מעמד. ביום חמישי היינו כאן עד 1:00 לפנות בוקר.

נכון. ערב שבת. אדוני היושב ראש, מס הגודש, הפרק שעבר כאן אגב, אני לא מעודכן סופית האם בסוף הכנסנו את התוויית המדיניות?

לפחות זה. למצער הכנסנו את אותה התוויית מדיניות אבל הפרק כמו שהוא עבר הוא חובבני ולא מתאים לחוק ההסדרים. ראית כאן אתה בעצמך אדוני היושב ראש שיש הרבה מה לומר, הרבה מה להתווכח, אין לאוצר תשובות, לא כל כך יודעים מה המודל, יכול להיות שהוא לא יעבוד ואז נעלה את המס ושוב נעלה את המס ונגיע ל-100 אחוזים תוספת במס עד שנחליט שאולי המודל לא טוב כשאנחנו כבר עכשיו, עוד לפני שיוצאים לדרך, מאירים בזרקור את המודל הטבעתי החובבני הזה שהגיע לכאן. זה מודל שיש לו שתי בעיות מרכזיות.

תושבי הפריפריה משלמים למרות שאין להם תחבורה ציבורית ואין להם פתרונות יעילים ואין שום התניה בחוק שהמס יחול רק במידה ויהיו להם פתרונות. בתוך אותה נקודה יש גם את זה שתושבי תוך הטבעות וזאת בעצם הנקודה השנייה - לא משלמים את מס הגודש והם יכולים לגדוש את הכבישים המועמסים בחופשיות במהלך כל היום ולא משלמים שקל. זה בגלל שהמס הזה הוא מס טיפש ולא מס רציף ולא ממסה עבור כמות הזמן שנסעת בתוך מרחב גוש דן. לכן אני ממליץ לכם להצביע בעד הרביזיה, להוציא את הפרק הזה מחוק ההסדרים ולבוא לדון בו ברצינות ולא בחטף כמו שעשינו כאן.

אני רק אומר שבעקבות ההערות של כולם שהיו כאן בדיון, גם שלמה, גם ינון וגם כמובן כל חברי הקואליציה וגם חברי אופוזיציה - כמו בצלאל היה כאן דיון מעמיק ומשמעותי. בסוף אומרים שהאויב של הטוב הוא הטוב ביותר. זה לא המקרה כאן. זה המקרה כאן. בין אפס למאה הגענו להישג מאוד מאוד משמעותי. גם אם אתה משווה את זה לטבעות שיש בחוץ לארץ, שם יש רק טבעת אחת וכאן יש לנו שלוש טבעות. הכנסנו גם אופציות למחירי שיווי משקל וגם אנחנו הולכים לפקח על הממשלה בכל הנושא הזה של התקדמות טכנולוגית כדי להתקדם למס נסועה אמיתי ונכון יותר. אבל אני אומר שהחוק כפי שהוא קיים היום, הוא בהחלט יכול להוריד גודש באופן משמעותי ברגע שהוא ייכנס לתוקף, מה גם שאני מזכיר לך שנתנו שנה נוספת כדי שתכנית החומש תבשיל ככל שהיא יכולה וגם נתנו פתרונות לתושבים שגרים בפריפריה כדי שיבואו לטיפול רפואי. גם אפשרות להיכנס ולצאת.

גם אפשרות להיכנס ולצאת לאנשים צמודי טבעת. אין ספק שעשינו כאן איזשהו מהלך והתקדמנו בדרך אבל הדרך עוד ארוכה כדי להגיע לאופטימום.

אמרתי. אין ספק שאלכס עשה כאן, ישב וקיבל את ההערות אבל הוא בעצמו יודע שלא הצלחנו. אני אומר לך בפה מלא שזה לא מושלם אבל זה כלי מספיק אפקטיבי גם בשלב הזה כפי שהוא נראה היום כדי להוריד את הגודש.

אתה גם יכול להגיד שמה שלא הספקנו, אתה תביא את זה מיד אחרי התקציב ונתחיל שוב לדון בזה מחדש. המודל הזה יצטרך להבשיל. איכשהו יש לי תחושה שאנחנו עוד נחזור אליו. אנחנו באופוזיציה שואפים לשלמות. תראה את המנהיג שלנו ותראה את המנהיג שלך. שלמות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. לא נגיב. מי בעד הרביזיה? מי נגד? הצבעה הרביזיה לא נתקבלה הרביזיה לא נתקבלה.

סיימנו לדון בכל הפרקים שתכננו לדון עליהם בחוק ההסדרים, חוץ מפרק אחד, פרק ז', שכירות מוסדית אליו נחזור היום בשעה 17:00 ונשלים את המלאכה גם בו. בשעה 15:45 יש רביזיה על השכר הממוצע שפתחנו. (הישיבה נפסקה בשעה 15:27 ונתחדשה בשעה 15:48.) אנחנו מחדשים את הדיון. אנחנו מצביעים על הרביזיה שהוגשה לפרק י', סעיפים 31(2) ו-(4),

גם החוק הזה יעבור למליאה בנוסח הוועדה לקראת